שלום לכולם, אני פותח את הדיון בנושא הבא: מצבו הקשה של ענף התיירות,

מבקש מחבר הכנסת אופיר כץ שניהל את הישיבה הראשונה בנושא לתת תמצית.